אני עובר לסעיף הבא בסדר היום, מצבן הכספי של קרנות הפנסיה הוותיקות עקב אי-העלאת גיל הפרישה לנשים. אני הבטחתי לאבי ניסנקורן שדיבר איתי כמה פעמים וכתב לי בנושא,